חברים, בוקר טוב. היום ה-20 לנובמבר 2018, י"ב בכסלו התשע"ט, והשעה 10:04. אנחנו ממשיכים לדון בהצעת חוק

ואני שמח להיות

זה לא בשם משרד המשפטים, גם משרד הכלכלה מתנגד כפי שהחברה ממשרד הכלכלה תבהיר אחר כך את עמדת השר, ובהינתן העובדה שעמדת הממשלה היא לתמוך בתיאום ומאחר ובנקודה הזו אין תיאום וכשזה אולי סלע המחלוקת המרכזי בינינו לבין המציעה,

הוא צריך להוכיח נזק, הוא צריך להוכיח קשר סיבתי. אנחנו חושבים שאם מדובר על נזק לא ממוני, ממילא זה

כך עשינו בדיני הגנת הצרכן, כך עשינו גם בחקיקת העבודה שבה יש כבר פיצויים עונשיים, וכך אנחנו עושים בכל ההקשרים האחרים. אנחנו חושבים שזה נכון במיוחד בהקשר הזה שבו ההתעמרות, ככל שמדובר נניח

אנחנו חושבים שהסעדים שנועדו לתת פיצוי בלי להוכיח שום נזק הם סעדים שצריכים להינתן רק בסיטואציה של זדון. לכן, החלופה שאנחנו מציעים היא

במקרה של התעמרות של עובד בעובד אחר - אנחנו כן אומרים שהיא נמצאת במסגרת יחסי העבודה. האם יחולו גם עליה אותם פיצויים עונשיים נניח לפי המודל שאתם מציעים שזה במסגרת שאינה כרוכה בעוולה אזרחית,

יש פה שילוב של שני דברים: אחד, ההגדרה היא מאוד פתוחה ועמומה ומכניסה לתוכה הרבה סוגים של התנהגויות ומאפשרת לעובד בכל מיני נסיבות שיכול להיות שאפשר לראות בהן שהן באמת אירועים שהיינו רוצים להימנע מהם,

ההגדרה של מהי התעמרות צריכה להיות הרבה יותר מצומצמת ומיוחדת למצבים שבהם באמת היה מצב של פגיעה, של התעללות, בעובד. לא התעללות פיזית אלא התעללות מנטלית. למיטב הבנתי, זה מקרים שיכולים להיות במפעל גדול וגם בעסק קטן.

אני כאן כיוון שהעתיד חשוב יותר מן העבר. אבל לפני 20 שנה ישבתי חודשים רבים מול משרד המשפטים. משרד העבודה אז היה הרבה

ושעכשיו אנחנו לומדים מהניסיון של ה-20 שנה האלה ורוצים להרחיב, בדיוק כמו שאמרת. סטטיסטיקה בעולם מראה שמי שסובלים מהתעמרות הם דווקא יותר גברים מאשר נשים, ומי שמתלוננים על התעמרות זה יותר גברים מאשר נשים. אבל גברים מתביישים להודות בהתעמרות והם מפחדים

אם הוא חושב שזה בסדר וזה לא פוגע בתורת המשפט אז אולי גם איילת שקד יכולה לקבל

בסדר וזה לא פוגע בתורת

אני פה והדבר הזה חשוב לנו. היינו פה, עבדנו כבר והתקדמנו. תתייחס לסעיפים אליהם אנו מתייחסים, אחרת לא נתקדם. ברוך השם, יש הרבה

בינינו הוא שאני אדאג שההגדרה תהיה מאוד מהודקת כדי שלא ייכנסו פנימה כל אותם מקרים שאני לא רוצה שייכנסו פנימה בדיוק מאותן הסיבות שפירט שי, לעומת חלק מהאנשים שיושבים כאן שלא

בהבדל ממה שנאמר פה קודם על הטרדה מינית, וזה נאמר עם הרבה גאווה - זה שונה מאד משום שכאן זה